אנחנו מתחילים דיון קטן, טוב וחשוב שבו אנחנו מקימים את ועדת המשנה לבחינת מצבם של שוכרי הדירות בישראל, בהובלת חבר הכנסת, יבגני סובה. יבגני סובה בעיסוקו בכנסת הזאת ובשנים האחרונות, למד את הנושא הזה, מבין אותו ורואה בו נושא שקרוב ללבו. אנחנו מקימים את הוועדה מכיוון שהכאב של שוכרי הדירות בישראל הוא גדול ועצום. ככל שהאפשרות לקנות בית בישראל מתרחקת, ולצערי גם עכשיו, והמחירים עולים; עד שלא נעשה את המיזם של ועדת כלכלה לדירה במרכז בסובב תל אביב על אדמות מדינה בפחות ממיליון שקל בגודל 60 עד 80 מטר, וצמוד קרקע בפריפריה על רבע דונם, 80 מטר, עם אפשרות להגדלת הבית, בהמשך, לאחר שהזוג מתבסס כלכלית עשור או שניים לאחר קניית הבית. אלה שני המודלים לדיור בר השגה. אנחנו מודאגים גם מקצב הפתרונות בדיור הציבורי, יש התחייבות לרכש של 1,700 דירות, הדבר הזה עוד לא התרחש. יהיה פה דיון דחוף בנושא של רכש הדירות הציבוריות, כנראה כבר שבוע הבא. השוק הפרוע של שוכרי דירות והחולשה, יכולת העמידה של שוכרים מול משכירים, ניצול השוק, ניצול המחירים וניצול העוצמה שנוצרה בעליית המחירים לבעלי דירות, מול משכירים, מול שוכרים, זה דבר קשה מאוד המחייב טיפול פרטני, מחייב דיון ובקרה על משרדי הממשלה שאכן הנושא הזה מטופל. וזה מחייב גם חקיקה שאפשר ותהיה ביוזמת חברי ועדת כלכלה, בהובלת יבגני סובה. אנחנו נמנה אותו, נצביע על זה, וניתן לו להגיד כמה מילים. אנחנו מביאים להצבעה את הקמת ועדת המשנה לבחינת מצבם של שוכרי הדירות בישראל. חברי הוועדה: חבר הכנסת יבגני סובה, מסיעת ישראל ביתנו, היושב-ראש; חברת הכנסת לימור מגן תלם, מסיעת ישראל ביתנו, חברה, חבר הכנסת רון כץ, מסיעת יש עתיד, חבר, חבר הכנסת אורי מקלב, מסיעת יהדות התורה, חבר. מי בעד הקמת ועדת המשנה לבחינת מצבם של שוכרי הדירות בישראל? הצבעה אושרה התקבל פה אחד. מי מתנגד? מי נמנע? אין מתנגדים, אין נמנעים. אנחנו מברכים אותך יבגני, על היותך יושב-ראש ועדת המשנה. אנחנו רואים את החריצות והיסודיות שלך בכל עבודתך בכנסת, וגם בוועדת כלכלה. אנחנו מאמינים שתדחוף את הנושא הזה קדימה. יבגני, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מברך אותך ומודה לך, אתה באמת חבר. אמרתי לא פעם, אני שלוש שנים בכנסת, ושלוש שנים חבר ועדת הכלכלה, ובכל הכנסות המתחלפות, מעולם לא ויתרתי על חברות בוועדת כלכלה. זאת אחת הוועדות החשובות בכנסת. ואני יודע שלמרות כל הדיבורים על קואליציה, אופוזיציה, הוועדה הזאת עמוסה מאוד. ואני מודה לך על הזכות שהענקת לי היום, לעמוד בראש ועדת משנה בנושא כל כך חשוב ובוער. כאחד שמכיר את הסוגיה, כאחד ששנים, גם בהיותי עיתונאי לפני שנבחרתי לכנסת, עסקתי לא מעט בנושא. ואני זוכר עדיין את המחאה החברתית כאילו זה היה אתמול, המחאה שהייתה בקיץ 2011. אחזור על המשפט שאמרת, ששוק השכירות בישראל הוא שוק פרוע. הוא שוק שדורש מעקב צמוד. בוועדה הזו, אנחנו נקיים דיונים ואתה תקבל עדכון מלא, והיא תהיה בשיתוף פעולה מלא איתך כיושב-ראש ועדת הכלכלה. ולאור ההתפתחויות, בשוק, בתוכניות הממשלה בנושא הדיור, טוב שאנחנו מקימים את הוועדה. אני מאחל לכל חברי הוועדה ולוועדת הכלכלה שהוועדה הזו תהיה מוצלחת, שתסיק את המסקנות הנדרשות שנעביר אליך, ויחד בוועדת הכלכלה נוכל להציג את זה לממשלה ולמקבלי החלטות ברשות המבצעת. נוכל להקל בעיקר עם הזוגות הצעירים, להקל על שוכרי דירות. כאחד שכבר שנים גר שכירות ועדיין גר בשכירות, אני חייב לתאר את התחושה הזאת של אנשים שכל שנה כשמתקרב מועד חידוש החוזה, זה כאילו שאתה עובר אירוע פסיכולוגי-כלכלי-חברתי. אני מכיר את התחושה הזאת, כל פעם אנשים אומרים: בכמה יעלו לי? מה יעשו? ומה אני אעשה אם אני לא רוצה להמשיך. אני חושב שאנחנו צריכים יותר ויותר להקשיב לציבור, והוועדה הזו כך תפעל. תודה רבה לך. אשרייך יבגני, תבורך ותצלח דרכך. חברי הוועדה גם רוצים לברך. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. משפט אחרון, אני שמח שאורי מקלב גם בוועדה כנציג האופוזיציה. בוועדת הכלכלה, אין דבר כזה קואליציה-אופוזיציה. רוב ההחלטות מתקבלות פה בקונצנזוס, ואני שמח על הצטרפותו של חבר הכנסת מקלב לוועדת המשנה. נראה לי שאני החבר היחיד של האופוזיציה פה, אז לא הייתה ברירה. יש עוד אחד, אבל בסדר.

אני מרגיש - - - כאופוזיציה. ברוב רובם של הדיונים כאן אני מרגיש עצמי כחבר ועדת כלכלה בראשות היושב-ראש הנכבד, שבאמת לא מבחין בין קואליציה לאופוזיציה. מעטים הנושאים שאפשר לחדד שיש פה נושאים שמרגישים פה קואליציה ואופוזיציה. הפוך, לפעמים אנחנו נמצאים בקואליציה שלו, והקואליציה היא באופוזיציה שלו, אבל זה גם אולי במקרה בודד. אני חושב שגם הקואליציה היא לא אופוזיציה שלו, כולל בנושא המדובר היום בתקשורת. אני חושב שיש איזה קשר בין הדברים ואתייחס לזה בשנייה. קודם כול אדוני היושב-ראש, זה באמת מראה על רוחב הלב שלך והדאגה שלך לחלשים, זה שאתה מקים עוד ועדות משנה.

לא כל יושבי הראש אוהבים לתת, לחלק את הירושה שלהם עוד בחייהם לאנשים. אנחנו מכירים את זה, כל אחד חושש שהוא צריך נושא שכירות, אני היושב-ראש, שאף אחד לא ייקח לי. רואים שאצלך זה ממש לא כך. עוד לא הגעת לדרגה שנתת יושב-ראש ועדת משנה לאופוזיציה, אבל זה כנראה גם יגיע בסוף. אבל יבגני הוא לא ביקש, הוא לא ביקש כבוד הרב. זה בסדר גמור. זה מצ'רלי וחצי, הוא לא ביקש, הוא לא בירך. אני אומר שבראש ועדת משנה. כבודו שכח לברך. לגבי נדיבות, אני נבחרתי ב-2010 לראשות העיר ירוחם ומיניתי סגנית בת 26, והודעתי להם שאני אאייש שתי קדנציות והיא תחליף אותי. צחקו עלי כל הדרך, שאני לא אעזוב, שאני אתבצר. עזבתי אחרי שתי קדנציות וזכיתי לסייע לטל אוחנה להיבחר לראשות העיר. אנחנו שמחים שיש חברי כנסת חרוצים שבאו לעבוד. זה רק ממנף את הוועדה שאני יכול לסמוך עליך שתחליף אותי כיושב-ראש ושיבגני יכול להחליף אותי. הוועדה הזאת יעילה ואפקטיבית,

ובאים בפה אחד והזזנו רפורמות עצומות. הדבר הזה דרמטי ומשמעותי ועוד יכולים ללמוד ממנו בכל הבית וגם במליאה, איך בונים הסכמות בין כולם. זה השיעור של ועדת כלכלה. אנחנו באמת תומכים גם במקרה הזה. אין לי ספק שמה שעמד לנגד עיניך הוא הדאגה לחלשים בנושא השכירות, ולכן מצאת לנכון להקים ועדת משנה ויש לזה חשיבות גדולה מאוד. היום השכירות היא המרכיב הכי יקר, אם לא המשכנתא במקביל, בנושא של עליית המחירים ויוקר המחייה והקשיים שיש למשפחות. לפעמים כל יוקר המחייה לא משתווה לתוספת האדירה בשכירות, כמה שזה עולה. יש וודאי השלכה מהותית וחשובה מאוד וקריטית אפילו, לנושא השכירות. ככל שהשכירות עולה, כך אנשים גם משקיעים בדירות. אנשים רואים עצמם, קונים דירה יקרה, הוא יודע שהוא מחזיר את זה, או את המשכנתא או את הקנייה עצמה,

אבל אם השכירות לא הייתה יכולה לתת לו את ההחזרים אז גם ההשקעות, וממילא גם מחירי הדירות לא היו - - - יש עם זה,

אבל אנחנו יודעים שזה גם היבטים שונים, גם להוריד ולא לתת, יש לזה גם היבטים. לפעמים זאת הפנסיה של האנשים, לפעמים זאת תמורה להשקעה. אנחנו יודעים שיש בזה דברים רבים. לכן אין לי ספק שהקמת ועדת משנה תוכל להועיל ולראות את התמונה הכוללת וגם להשקיע הרבה יותר זמן. ועם הגיבוי שלך, אנחנו יכולים להגיע לדברים חשובים מאוד.

תודה רבה, ענבר בזק, גילה רוצות להגיד משפט? אני רוצה לברך אותך באופן אישי, אתה מודל ליושב-ראש שמבין את תפקידו, שמבין שהתפקיד שלך זה לפקח על פעילות הממשלה, לתת את הטון של הריבון. אתה עושה את זה בצורה מרהיבה ומעוררת השראה, במיוחד בעידן של כנסת לא מתפקדת, כפי שאנחנו נמצאים בה בשנה האחרונה. ואין לי אלא לומר לך: יישר כוח. תודה יקרה. ענבר? אני מחזקת ומברכת על הקמת הוועדה החשובה. לא הבנתי אם אני חברה בה או לא. מנהלת הוועדה - - - אבוא ואתמוך. את מוזמנת לבוא לכל דיון. אני חושב שגם - - - את לא יכולה. בגלל שהיא לא חברה קבועה. עידית מנהלת הוועדה אומרת שאת לא יכולה להיות. מיכאל, אפתור את זה.

בגלל שוועדת משנה היא ועדה שלא יהיו בה הצבעות. זו ועדה שאמורה ברובה להכין דברים, קודם כול אני מזמין אותך לכל דיון, אפשר לבוא. אני באה גם כשלא מזמינים אותי. בשביל להיות חבר, צריך להיות חבר קבוע בוועדת כלכלה. יכול להיות שיהיו חילופי גברי ואז נוכל. באמת אולי תהפכי לחברה קבועה. כרגע אני המחליפה הקבועה של בועז שמונה ליושב-ראש הקואליציה. אני באתי גם כשלא הייתי חברה. אין מניעה להגיע לדיוני וועדה. אין מניעה משום חבר כנסת. יפה. תודה מיכאל, תודה רבה. בשמחה רבה. אנחנו נועלים את הדיון הזה. בהצלחה יבגני.